אני מתנצל על האיחור, הייתה ישיבה קצת כאובה מקודם, נושא כאוב כמעט כמו מעונות יום שנה שעברה. אנחנו מתחילים את הדיון בהיערכות האגף לעידוד תעסוקת הורים לשנת הלימודים תשפ"ד בנושא דרגות סבסוד, נושא שבשלוש שנים האחרונות נידון הלוך ושוב. נשאר במשרד העבודה על אף ההסכמים הקואליציוניים המורכבים. אנחנו נבקש מדפנה להציג. צוהריים טובים, דפנה מאור, מנהלת האגף לעידוד תעסוקת הורים, משרד העבודה. הכנתי טיפה נתונים על מה קורה בשנת הלימודים תשפ"ג, השנה הנוכחית, קצת שהוועדה תוכל להתרשם גם ברמה של כמויות, גם מי מקבל את הסבסוד. אני אומר לכם שנכון ל-11 ביוני, פשוט אז עשינו את הספירה הקודמת, זה היה המועד הראשון של הוועדה, הוגשו 120,000 בקשות. אני יכולה לומר שהיום אנחנו כבר עומדים על 122,000 בקשות לסבסוד. צריך להבין שלא כולם מקבלים סבסוד. מתוך כל הכמות אנחנו עומדים פחות או יותר על בין 100 ל-200 שעוד לא טופלו.

כבר טופלו. בערך 70,000 ממקבלי הסבסוד הם ילדים במעונות. כמעט 10,000 הם במשפחתונים ועוד מספר דומה בצהרונים. זה ברמת מקבלי סבסוד. עוד דבר שחשוב לי לציין. הזכרת קודם שבשלוש השנים האחרונות הנושא הזה עולה פה בוועדה שוב ושוב, אז אני יכולה לומר שאם אנחנו מנסים להשוות את מספר פניות הציבור אצלנו, לא אצלכם, אתם כמובן יכולים לעשות את ההשוואה גם כן, אנחנו ירדנו לשליש בערך מפניות הציבור, לא כי אנחנו חלילה סותמים למישהו את הפה. נהפוך הוא, אני חושבת שאנחנו מנסים מבחינתנו לתת מענה כמעט לכל פנייה שאנחנו מקבלים וגם די מהר, אבל אנחנו רואים תוצאות. אנחנו רואים את הפירות גם של שיפור התהליך ושיפור השירות. אני יכולה לומר שהייתה ישיבה בשבוע שעבר של הוועדה לביקורת המדינה, וגם שם עלה הנושא של פניות הציבור, וגם שם הם אומרים - - - שליש מפניות הציבור לנציב תלונות הציבור היו על מעונות היום. (הצגת מצגת) אז גם הם אומרים בפה מלא שהמצב לשנת הלימודים הנוכחית השתנה משמעותית ואנחנו די גאים בזה. אני רוצה לתת לכם כמה נתונים על מי מקבל את הסבסוד ברמה של הכנסה לנפש. הכול קיים במצגת כמובן ואפשר יהיה גם לראות את זה אחר כך כתוב. בערך 51,000 ילדים מקבלים דרגה 3, זאת אומרת את דרגות הסבסוד המקסימלי. זה גם 3, גם 14. זה ילדים שההכנסה לנפש היא עד 2,100 למשפחה, ויש אחר כך את החלוקה. זה הולך ויורד בין הדרגות, אבל זה באמת לבוא ולומר שלמעלה מ-60% מקבלים. אם תעברו לשקף הבא, גם אפשר יהיה לראות את מה שאני מדברת עליו כרגע. זה קצת לגבי תשפ"ג, השנה הנוכחית. הנושא שלנו הוא בעצם ההיערכות לתשפ"ד שהיא השנה שלפנינו. אני רוצה לתת קצת את הקונטקסט כדי שתבינו מה קורה ואיך אנחנו הולכים לעבוד. תנאי הזכאות לסבסוד השנה או עד השנה היה שעות עבודה. 24 שעות עבודה לכל הפחות. להורים עצמאיים יחידים 20 שעות. בעצם גובה הסבסוד הוא נגזר מהכנסה לנפש. יותר מזה, יש לנו היום קנס למשפחות שההורים לא ממצים את כושרם לעבוד,

אם עבדו פחות מ-36 שעות. יש קבוצה בין 30 ל-36, קנס דרגה 1 וכו'. אני לא אכנס לזה אבל ככה היום עובד מנגנון הסבסוד. זה בעצם איך שאנחנו קובעים את מדרגת הסבסוד. זה בעצם המנגנון שלנו. אנחנו יודעים שהורים נדרשים להביא הרבה מאוד מסמכים,

כן יצא טוב, לא יצא טוב, יצא ברור, לא יצא ברור, תשלחו עוד פעם, נחתך. המודל הוא גם מאוד מורכב ואנשים לא מבינים, קיבלת קנס דרגה 1, למה דרגה 1? למה 2? סיפור מאוד מורכב. לא חדש לכם שגם מבקר המדינה, היה לו מה לומר על העבודה של האגף, ואנחנו בהחלט לקחנו את הדברים לתשומת לב. בעצם מבחינתנו אנחנו מתייחסים לאיך אנחנו משפרים את השירות. אנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו רוצים מינימום מסמכים מההורים. אנחנו רוצים לקצר בצורה משמעותית את משך הזמן לבדיקת הבקשות ובעיקר אנחנו רוצים מודל פשוט, לא להתחיל חישובי חישובים. אני יכולה לומר שאנחנו פעלנו להקמת Ask Once, דיברנו על זה כבר. אז זה היה ברמת הרעיון. עכשיו זה חי, בועט. הפעלנו את זה כבר בוועדות הקבלה, שהורים יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו מבקשים להעביר נתונים מביטוח לאומי, וזה חוסך. זה חוסך את המסמכים על שכר, זה חוסך את המסמכים על קצבאות מכל הסוגים, נכות, דמי לידה, שמירת הריון, אבטלה, הבטחת הכנסה. כל המידע הזה, אנחנו מקבלים ישירות מהמוסד לביטוח לאומי. חשוב לי לומר, מדובר בהליך וולונטרי. ההורים לא חייבים. תנסי לסבר לי את האוזן. מה ההכנסה לנפש היום שמזכה אותך?

מורכב ואני אסביר למה. אנחנו לא מתייחסים לשכר הממוצע במשק, אנחנו מתייחסים לשכר לנפש. מה הוא השכר לנפש אצלכם שמזכה? מאפס ומעלה. המקסימום לנפש הוא 5,300, אבל זה המקסימום לנפש. תלוי בהרכב המשפחה. אנחנו רואים מצבים של הורים לילד אחד שנאבקים ונאנקים עם המשכנתא וכו', ובסוף הם לא זכאים כי הם עוברים את הסכום לנפש משום שיש להם רק ילד אחד. הסכום לנפש הוא נוסחה סופר פשוטה, שכר ברוטו בחלוקה למספר הנפשות בבית. זאת אומרת חמש נפשות עד 25,000 שקל זכאי להנחה?

זה הנחה מסוימת, חלקית. כן, ברור שהיא חלקית. הדיוק הוא במקום. הנחה מקסימלית זה עד 2,100 לנפש. מה שהיא אומרת 5,300 זה על ההנחה הכי נמוכה. לשם השוואה, נכון להיום ילד שההורים שלו מרוויחים עד 2,100 משלם 910, וילד שההורים שלו מרוויחים 5,300 משלם 2,080. זה פערים מאוד גדולים.

דרך אגב, באיזשהו שלב הייתה לנו מחשבה להסתכל על הכנסה רעיונית ולהיכנס לכל העולמות האלה. זה סוגיה שצריך לראות איך עושים אותה בצורה יותר שקולה ומשמעותית. אנחנו התחלנו עכשיו את הנושא של Ask Once. אני מניחה שהנושא הזה גם יתחבר לנושאים שרוצים להעלות כאן לדיון, אבל אני בכל זאת עוד טיפה אתקדם. בעצם הפעולה הבאה אומרת כזה דבר: ההורים מזינים את הפרטים. ההורה רואה את נתוני ביטוח לאומי, מאשר או לא מאשר שנקבל את זה. אם הוא אישר את זה, אנחנו מקבלים את הנתונים ובא לציון גואל. אם הוא לא מאשר את זה, זה בתהליך הקודם. הוא צריך לשלוח את המסמכים, את תלושי השכר, את האישורים וכו'. הנושא הזה של נתוני ביטוח לאומי, אם אנחנו מתייחסים למצב שיש לנו במשק או המצב הכולל, בערך 80% מההורים הם שכירים, זה חוסך מ-82%, מהבדיקה שעשינו - - - מה קרה השנה, אתם יודעים כבר? זה לא היה בסבסוד, זה היה בוועדות קבלה. זה משהו אחר, לכן אני עוד לא יכולה להסיק מזה לקחים. השנה קבעתם את הדרגות בלי קשר לביטוח לאומי. נכון. אנחנו רק בדקנו שזה עובד. אנחנו מדברים רק על שנה הבאה בעצם.

אנחנו רק הפעלנו את המנגנון כדי לוודא שהוא עובד. אני גם אומר משהו שהוא מאוד חשוב. אני מחדד את זה כי זה הערכה. לא, אני רואה מה קורה היום. אם רק 20% וולונטרי יסכימו - - - נכון. ברור, אתה צודק. תיאורטית יש ל-82% - - - פוטנציאל. את לא יודעת אם זה 82% מהנרשמים למעונות יום או זה 82% - - - . יכול להיות שזה 100% מהנרשמים. באותה מידה זה יכול להיות 50%. לא, לא, לא. אנחנו לקחנו את הנתונים של ההורים שקיבלו סבסוד בתשפ"ב. הלכנו פשוט שנה אחורה ואמרנו כמה מהם עונים לקריטריונים שיכולים לקבל את הנתונים מביטוח לאומי. ברור שאם התמהיל ישתנה, אז הוא משתנה יחד איתו, אבל אלה הנתונים שאנחנו הלכנו ובדקנו. תיכף נדבר על השינויים שאנחנו עושים. רצינו לבוא ולראות על מי זה משפיע ואיך זה משפיע. היינו חייבים איזשהו בסיס של לראות מי ההורים ומה קורה להם מהשינויים הללו.

צריך להבין שככל שיותר הורים ילכו לתהליך הזה, משך הזמן לבדיקת הבקשות מתקצר מטבע הדברים. יש לנו את הנתונים. אני יכולה לומר לך שבלי Ask Once בתשפ"ג היו לנו הורים שתוך שלוש שעות קיבלו תשובה. הורה שהגיש בקשה, צירף את כל המסמכים, תוך שלוש שעות קיבל תשובה. אין לנו שום סיבה לעכב את זה. אני פותחת סוגריים. הרבה תלונות היו בעבר על המוקד. כל מנגנון ההתקשרות עם המוקד השתנה כך שהמוקד מקבל כסף עבור תיק סגור. עד שהוא לא סוגר אותו, כל פינג-פונג, כל איטרציה שהוא עושה עם ההורים עולה לו כסף כי הוא משלם למוקדנים. בזמן שברגע שיש את כל המסמכים והתיק סגור, רק אז הוא מקבל את התשלום. מבחינתנו השלב הבא שנרצה ליישם במסגרת Ask Once יהיה שאנחנו נפנה למשרד החינוך

הלומדים, לחסוך גם את האישורים לגבי הלימודים. בואו נדבר על מה אנחנו הולכים לעשות. כמו שאמרתי קודם, בהנחה שאנחנו מקבלים את הנתונים מביטוח לאומי ואנחנו לא רוצים לטרטר את ההורים עם עוד מסמכים, אחת הבעיות או הקשיים, האתגרים שיש לנו עם נתוני ביטוח לאומי זה שאין שם שעות. בעצם הרף שעליו עבדנו הוא מאבד את היכולת, לכן במקום רף של שעות אנחנו מתרגמים את זה לנוסחה סופר פשוטה של שכר מינימום. שכר מינימום כפול 24. בול. כיוונתי לדעת גדולים. בדיוק זה. בלי הוצאות רכב, בלי עוד דברים, אלא ממש פשוט, קל להבנה, בלי קשקוש. הדבר הלא פחות חשוב בעיניי שאנחנו עושים, ופה צריך להגיד גם מילה טובה לאוצר שמשתף איתנו פעולה בזה, זה ביטול הקנסות. בעצם אנחנו באים אומרים, אין קנסות. כל אחד יקבל לפי ההכנסה שלו לנפש. לשם אנחנו מכוונים. זה בעצם מייצר לנו מצב שלהורים זה נורא פשוט: הכנסה לנפש, יש טבלה, אני יודע מה הדרגה שלי ובזה העניין הזה סגור. אנחנו לא מתחילים לחשב וגם לא מבלבלים את ההורה. אנחנו גם מקבלים כל מיני פניות, 'אבל רגע, עשו לי את החישוב לא נכון עם השעות, אז כן מגיע לי קנס דרגה, לא מגיע לי קנס דרגה'. שחררנו את האירוע הזה ובעצם לא יהיו קנסות. קצת מה אנחנו עושים להסיר כל מיני חסמים. התחלנו כבר לשלוח הודעות קוליות לטלפונים כשרים ואני רוצה רגע לדבר על הנושא של התקשורת עם ההורים. אנחנו עובדים בצורה, אני מדמיינת את זה לסוג של פינג-פונג לפעמים. מי שמעביר את הנתונים שלו מביטוח לאומי,

אין בעיה. אני מתבלבל. את עושה מצגת, את מדברת בעצם על שנה הבאה. אני כל הזמן מדברת על שנה הבאה. לא, לא. את אומרת שכיום עוד אין נתוני ביטוח לאומי. קודם כל יש לנו נתונים מביטוח לאומי. אמרתי שאנחנו עוד לא השתמשנו בהם לחישוב של הדרגה. הרי אני לא יכולה להתחיל - - - כל זה כרגע לא רלוונטי.

זה לגמרי רלוונטי כי אנחנו כבר שולחים הודעות קוליות גם בתהליכים אחרים. אנחנו עושים את אותה עבודה. לא, דיברת על הפינג-פונג. גם בעתיד הוא יהיה פינג-פונג. זה תהליך עבודה שאין ברירה אחרת. ההורה שלח בקשה. חסר משהו, צריך להשלים משהו. ההורה השני לא העביר את הנתונים. יש כל מיני תקשורות עם ההורים ולכן אנחנו צריכים דרך לייצר תקשורת הלוך-חזור. חשוב לי לחדד שוב, אנחנו מדברים על כמויות מאוד גדולות. אני רואה פה עלייה של - - - זה הרישום. אם אנחנו היום מטפלים ב-122,000 בקשות סבסוד, אז תתחיל להכפיל את זה באיטרציות שלא כולם אומרים כן לביטוח לאומי. אנחנו עוד לא שם. גם לא תמיד ההורה השני מוכן להעביר את הנתונים של ביטוח לאומי, והמצב שנוצר הוא שעדיין אנחנו צריכים פינג-פונג. חסר את הנתונים פה, חסר לנו אישור מסוים. עדיין הפינג-פונג הזה הוא רלוונטי, ובכמויות האלה של העבודה שלנו עם ההורים, ואם אנחנו רוצים לעשות את זה סביר ויעיל, הדרך היחידה לעשות את זה היא עם העברת מסמכים דיגיטלית שתאפשר לנו להכניס גם את האישורים לתיק הנכון, אחרת אנחנו נהיה בברדק אחד גדול. אני רוצה להציע הצעה. אני לא אוהב לעשות את זה כי אני אוהב למשרדים להציע. בבקשה. ב"נדרשת אפשרות לתקשורת מהירה עם ההורים שאינה שיחה. הרישום בריכוזים החרדיים במגמת עלייה". אפשר לחזר לפחות בחלק הזה לחמש שנים אחורה ושהכתובת תהיה המעון, כי בסוף זה מעונות קהילתיים, את יודעת את זה. או זה המתנ"ס המקומי או זה זה. אני מדבר לאלה שאין להם. מי שיש לו דואר אלקטרוני והוא אמר, אני רוצה שתשלח לי לדואר אלקטרוני שלי, הכול בסדר גמור,

למה לא לתת להם לעשות את זה באמצעות - - - ? אני אומר כמה דברים בעניין הזה. על מנת לקבל נתונים מביטוח לאומי, וזאת הדרישה של ביטוח לאומי. אני לא יודעת אם יש פה מישהו מאתר ההזדהות הממשלתית. לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הסעיף הרביעי.

אבל זה בשביל ההגשה הראשונה. עד פה אנחנו בסדר? אוקיי. נוצר מצב שכאשר מעבירים לנו מסמכים שלא באמצעות ההזדהות, וזה קרה לנו עכשיו בוועדות הקבלה. קיבלנו מסמכים, אין לנו מושג למי זה שייך. הייתה טעות אחת במספר תעודת זהות, אני לא יודעת לאיזה תיק להכניס את זה. אין לי את היכולת לשייך מסמך לתיק הרלוונטי על מנת שאני אוכל להגיד, המסמכים התקבלו, אני יכולה לטפל בזה,

תיראו, יש פה הרבה מידע מאוד אישי. האם אנחנו רוצים שמנהלות המעון תהיינה חשופות לתלושי שכר?

על זה. אני אסביר. יש פה שני חלקים. יש פה את הרישום. אני מתאר לעצמי שמי שאין לו מייל זמין לא במסגרת דואר אלקטרוני כשר ולא במסגרת זה, כי אין לו מערכת הזדהות ממשלתית, אז בסוף את התהליך גם מול הביטוח לאומי הוא יגיש ידנית.

כל הזמן לא הבנתי מי בסוף יגיש ידנית. עכשיו הגעתי למישהו שהגיש ידנית. מי שאין בכלל מערכת הזדהות ממשלתית,

לא קיים לו. עכשיו יש עוד בעיה. אחרי שהגענו והוא הגיש את זה ידנית,

אני לא יודעת אפילו איך לחזור אליו, אין לי דרך לחזור אליו כי אין לי תקשורת איתו. אין לו פקס, אין לו כלום. אין לו גם מייל לשלוח לי את זה, כי אין לו מייל, אז אני אומר להשתמש במה שהיה עד היום. מה הוא עשה לפני חמש שנים בדור המדבר? לפני חמש שנים התהליכים - - - היו לא טובים,

אני רק מדבר מבחינה טכנית. אני לא מנסה להחזיר אתכם אחורה. אני רק אומר מבחינה טכנית. הוא נכנס למעון יום שהוא חלק מהמתנ"ס הקהילתי שלו. הוא נכנס למעון יום, נכנס למנהלת שהייתה שכנה שלו והוא נרשם דרכה. זה מה שהוא עשה. הוא נרשם דרכה והוא היה נכנס ושולח דרך המחשב של מנהלת המעון או דרך המחשב של המתנ"ס. הוא בכל מקרה הרי זה שיעשה ידנית כי אם אין לו הזדהות ממשלתית אז זה מה שהוא יעשה. זה לא יעזור לך. אני יכולה לומר, וזה כן חשוב לי לומר ובגלל זה גם הבאתי את הנתונים של הרישום. אנחנו השנה עשינו את הרישום דיגיטלי דרך אתר ההזדהות הממשלתית. כולו. המקרים היחידים שגם הגיעו לפה לוועדה היו כאלה שלא היה להם תעודות זהות. אני שמה אותם בצד.

יצרנו בשבילם מסלול אחר.

כן, זה עוד סיפור שטיפלנו.

אני מקווה ששנה הבאה הוא לא יהיה אחרי ההחלטה. היית פה בהחלטה. פגש אותי ראש רשות האוכלוסין והתחייב. הוא כבר כינס את כולם להריץ את הדבר הזה. אנחנו כולנו מייחלים לזה. את אומרת שהכול עבד דיגיטלי בסדר? רק דיגיטלי ובגלל זה גם הראיתי לך - - - איך הם הגישו? סיפרתי את זה לדעתי פה בוועדה. אנחנו בעצמנו, עובדי האגף, יצאנו החוצה למתנ"סים, לכל מקום. זה מה שאני אומר. אבל זה לא מנהלות המעון. אני מציע לך פתרון איך לחזור אליהם. לא לחשוף אותם למידע. אני אומר איך לחזור אליהם. לחזור אליהם שמה? חבר'ה, חסר לי נתונים. והוא יהיה חסר את הנתונים. איך אני אקבל אותם? איך קיבלת אותם השנה? דיגיטלית. איך קיבלת אותם השנה דיגיטלית? זה מה שאני שואל. את אומרת לי, יצאת למתנ"ס. זה היה לרישום. המסמכים של הלוך-חזור. לא היה פינג-פונג. ברישום אין פינג-פונג. הרישום הוא חד כיווני, אין שום בעיה. במבחן התוצאה, וזה מה שחשוב היה לי לשקף פה. לדעתי שמעת אותי אומרת, עלינו ב-20% בהרשמה. זאת לא חוכמה אם היינו עולים רק בתל אביב, ברעננה ובכפר סבא. בכוונה אני מראה לכם איך בריכוזים החרדיים הכי גדולים, ואולי יש עוד אבל רק כדי לסבר את האוזן תיראו שברישום לתשפ"ד, על אף שהוא היה דיגיטלי הייתה עלייה דרמטית. זאת לא עלייה בטלה בשישים. נשאר לך פתוח הסעיף הרביעי. נכון. מה שאנחנו עשינו, וזה מתקשר דווקא לנקודה הראשונה, כי בנקודה הראשונה אנחנו התחלנו לשלוח הודעות SMS קוליות שאומרות "מחכה לך הודעה במייל". זה הפתרון שלנו. אחד הדברים שאנחנו גילינו, וזה כואב הלב, אומרים לנו הורים, תקשיבו, אנחנו מוצפים בהודעות קוליות. זה הפך להיות מטרד. אנחנו לא מקשיבים להודעות האלה בכלל, ואז הם מפספסים את ההודעות. מי שיודע, אנחנו מתייעצים כל הזמן לראות מה אפשר לעשות. נתנו לי רעיון שהוא רעיון מעולה ואנחנו ניישם אותו בסבסוד. נפרסם להורים את מספר הטלפון שממנו הם מקבלים הודעות מאיתנו ואז הם ידעו את ההודעות האלה לשמור אם הם רוצים. זה מה שהמשטרה עושה, דרך אגב. מערכת מנ"ע של המשטרה.

עובד היום טוב מאוד במערכת מנ"ע של המשטרה.

זה פתרון שאנחנו יכולים לחיות איתו. הוא פתרון טוב. אני אומר לך, סתם טכנית, תבדקי. מערכת מנ"ע של המשטרה זה עובד מצוין.

מבחינתנו זה פתרון. לא נצליח כמו שאני רואה את זה, בהיקפים שבהם אנחנו עובדים, לייצר פתרונות אחרים. האמת שבמצגת שלנו שתיקנתי, היה כן חשוב לי לומר שהיום יש לנו מענים להורים גם בטלפון, גם במייל, גם בצ'ט כדי לנסות לקצר את זמני ההמתנה ואת הדברים. זה לא עבר במצגת האחרונה, אז זה פחות ענייני. אני כן אומר שמבחני התמיכה, אנחנו מקווים שייחתמו בשבועיים הקרובים. מייד נפתחת ההרשמה. אנחנו כבר ממש בניואנסים האחרונים. אתה גם יודע, נכנס לנו גם שר, גם מנכ"ל חדש. אנחנו צריכים את האישור שלהם כי המנכ"ל הוא זה שחותם על מבחני התמיכה. אז את אומרת, הורים עוד לא קיבלו תשובה לדרגות שלהם. על השנה בוודאי שכן. אנחנו מדברים על שנה הבאה. שנת הלימודים עוד רחוקה מאיתנו. בעולם נורמלי הם נרשמו לפני חצי שנה והיו צריכים לקבל - - -. בסדר, אין לי תלונות. לאט לאט נגיע לשם. לגבי הסבסוד? אני יכולה לומר לך ממה שאנחנו יודעים מהמעונות שלא בוועדות קבלה. לא כל ההורים כבר רצו להירשם. אלה שהתקבלו היו צריכים להסדיר את הקבלה שלהם. לא כולם רצו כל כך מהר, אז אני לא בטוחה שאנחנו מאחרים. אין לי ספק שתחילת יולי צריך להיות הדד-ליין שלנו ואנחנו כנראה נאחר בשבוע-שבועיים. את יודעת מתי זה תחילת יולי.

אחרי הפיליבסטר פה במליאה אנחנו כבר ביולי. לכן אמרתי, אנחנו יודעים שאנחנו נאחר בשבוע-שבועיים, אבל אני באמת מזמינה להסתכל על התמונה הגדולה. גם הזמן שאנחנו מגיבים, גם היעדים שאנחנו נותנים לעצמנו תוך כמה זמן ההורים יקבלו תשובות. כמה זמן ייקח לדרגות? ברגע שיש לנו את כל המסמכים, שעות בודדות. צריך רק שיהיה לנו את כל המסמכים. תודה רבה. עו"ד מיכל רונן, משרד מבקר המדינה.

אני עו"ד אנסטסיה רוזנקרנץ ממשרד מבקר המדינה. תודה רבה לדפנה על הסקירה שלה ועל ההיערכות לשנה הבאה. דיברת על הסובסידיות לשנה הבאה ועל כך שטרם פורסמו מבחני התמיכה וכתוצאה מכך לא ניתן להגיש את הבקשות, אז בהקשר לכך אני אגיד רק שבחודשים האלו, במה שאנחנו עוסקים, כי עשרות תלונות שקיבלנו בחודשים מאי ויוני, אז ועדות קבלה טרם הסתיימו, זאת אומרת גם ההשגות של ההורים. היא אומרת ש-100 200. לא,

היא מדברת על משהו אחר.

היא מדברת על דרגות זכאות לשנה הזאת. אני מדברת על רישום לשנה הבאה, מעונות יום, מסגרות לשנה הבאה. אנחנו לא סיימנו ועדות קבלה. ועדות קבלה הסתיימו. מה שלא הסתיים זה שלב ההשגות שמדובר כרגע ב-4,566 השגות. אחד הטלפונים שהיו עכשיו, אנחנו מקווים מאוד מחר בבוקר להתחיל להעלות את התשובות לאזור האישי. אנחנו בדקנו בעיקר את האוכלוסיות המשמעותיות בקדימות שלהן, שזה פעוטות בסיכון וילדים ממשיכים. היו לנו נכון ליום חמישי בערב 70 שלא התקבלו למרות ההשגה, ומה שעשינו בחמישי ובשישי זה ממש עבודת יד, אחד-אחד לנסות למצוא פתרונות מול המעונות. אנחנו מבצעים ממש ברגעים אלה את הריצה על התשובות של ההשגות. אנחנו נבדוק אותן, נראה עד מחר בבוקר - - - כמה ילדים נרשמו ולא התקבלו למעונות בסוף?

זה קצת מורכב משום שאני יכולה לומר, נרשמו כמעט 95,000 ילדים. 65,000 מהם קיבלו תשובה כבר בתחילת מרץ. זה מעונות שלא עברו לוועדות קבלה. בערך 35,000 עברו לוועדות קבלה. בערך 26,000 הגישו בקשות לוועדות קבלה. מתוכם קשה לי לומר כי יש כאלה נגיד שנרשמו למעון שיש לו עוד 80 אנשים בהמתנה משום שזה מעונות שיש להם ביקוש נורא גדול.

אבל את יכולה להגיד לי במקרו, האם יש 10,000, 20,000 ילדים, 15,000 ילדים שרצו מעון לשנה הבאה ואין להם כרגע. אני יכולה לומר שאנחנו עומדים, וזה מאוד מאוד גס, אנחנו עומדים בסביבות ה-15,000 שגם אפשרות א' וגם אפשרות ב' שלהם,

חלקם דרך אגב כבר יודעים את זה מזמן. בסדר, זה שהם יודעים אני יודע. לא שזה עניין של היצע. זה המקומות שיש לך במעונות בארץ. זה נושא של היצע.

אתם אומרים איזה כיף, משרד העבודה היום לא אחראי על ההיצע. תפנו את זה למשרד החינוך. עד היום אנחנו היינו אחראים, אז לא יכולנו להגיד את זה. עכשיו אנחנו יכולים לבוא לוועדה בכיף ולהגיד,

איזה יופי. זה מה שאני אוהב תמיד בוועדה הזאת, את ההבדלים בין המשרדים. בשביל זה צריך הסכמים קואליציוניים כל שנה ואז יחליפו משרדים,

השנה קיבלנו את זה. שנה הבאה זה כבר לא יהיה אצלנו, ואז בכלל חגיגה לאזרחי מדינת ישראל. רק שתי נקודות אחרונות, ברשותך. שתי טענות חזרו בעשרות התלונות לאחרונה. טענה אחת, כל התקלות בדבר הרישום וצירוף מסמכים, כאשר אינני בטוחה מה מקור התקלה, האם זה מערך הדיגיטל או המערכות הממוחשבות של אגף עידוד תעסוקת הורים. טענה שחוזרת על עצמה בחודשים האלה זה אי זמינות של המוקד הטלפוני והמתנה של שעתיים ואז ניתוקי שיחות, ואי קבלת שיחה חוזרת כאשר ההורה למעשה לא מקבל אותם. מקבל הודעה, 'ניסינו ליצור איתך קשר

זה מה שחזר עכשיו. אנחנו ביקשנו וקיבלנו בחלק מהמקרים מספרי טלפון לבדוק את הנושא הזה. קודם כל אנחנו לא מכירים תקלה בצירוף מסמכים, חשוב לי לומר. אני גם לא מכירה תקלה במערך הדיגיטל. אני גם שם לא מכירה תקלה. אנחנו ראינו הרבה הורים שאמרו, הגשנו אבל הייתה תקלה. אנחנו לא קיבלנו אף לא צילום מסך אחד של מישהו שטען שצירף מסמך והמסמך לא הגיע. אנחנו כן מכירים בעיה אחרת שהיא לא קשורה לצירוף המסמכים, למצב שבו הורים צירפו מסמכים ובמערכת סומן שחסרים מסמכים, וזאת לא תקלה מהסוג שאת מדברת עליו. המסמכים נמצאים אצלנו, ומי שהגיש השגה, ההשגה נבדקה, וככל שהיו המסמכים גם ההשגה התקבלה. חשוב לי מאוד לציין כי אתם גם תהיו בפרונט של הפניות האלה. העובדה שההשגה מוצדקת לא אומרת שהילד יתקבל. זה אומר שזה נותן לנו את הדרך לתת את סדר קבלת הילדים, איפה הוא נמצא בסדר קבלת הילדים, אבל זה לא אומר בהכרח שהוא יתקבל. אני מחדדת את זה כי אנשים חושבים,

ההשגה שלי מוצדקת אז יש לי מקום?

נתון אחד, סתם סקרנות. באיזה עיר יש הכי הרבה תשובות שליליות? לא בדקתי את זה לפי עיר אבל אני יכולה לבדוק. מחר כשאני אסיים את הריצה אני אוכל לבוא ולומר כבר תשובות. אני אגיד לך למה זה משמעותי. יכול להיות שזה כבר לא בתחום אחריותכם כמו שאמרתי קודם, אבל זה נותן קו מנחה למשרד חינוך איפה יש יותר מחסור. כן ולא. אני אתן לך דוגמה דווקא של מישהו שאני מכירה, ודווקא לא מהאזורים שאתם דואגים אולי. למה נראה לך שאני דואג רק לאזור מסוים? לא, לא, אני בכוונה נותנת איזושהי דוגמה של רעננה, בסדר? אני מכירה אנשים שנרשמו. אמרו, אנחנו ננסה. אם יהיה מקום, סבבה. אם לא יהיה מקום, יש לי את הפתרון של המעון הפרטי. לכאורה הם נספרים בביקוש אבל לא בטוח שהם הביקוש. כן, אבל זה בשוליים. אם אני לוקח את ה-15,000 ואני אומר תקשיבו, 5,000 הם מירושלים ועוד 100 מרעננה ו-100 מהרצליה ו-200 מהוד השרון,

ה-200 מהוד השרון, יכול להיות שזה מקרי, ה-100 מהרצליה יכול להיות שהוא מקרי אבל 5,000 מירושלים זה אומר שיש איזושהי בעיה בירושלים. נניח 5,000 מירושלים, אני סתם רגע הולכת עם הדוגמה שלך. ברגע שאין לך את הפיזור של השכונות אז זה הופך להיות קצת - - - לא, אבל אנשים בגלל מקום עבודה, יש להם כמו שאמרת, יש אפשרות א',

אני יכולה לראות את הפניות שאני מקבלת כולל דרך הוועדה שלכם, של 'רחוק לי בשכונה ליד. אני רוצה בשכונה שלי'.

עוד פעם, באופציה א', אופציה ב'. זה נתון מאוד משמעותי לדעתי למשרד החינוך, לדעת איפה לשים יותר דגש, איפה יש יותר מחסור. אין לנו שום בעיה לתת את הנתון הזה ברגע שנסיים. יש לנו פה נציג של פונים? יש פה את פורום מסגרות החינוך לגיל הרך. תתחילי, בבקשה. תודה רבה. צוהריים טובים לכולם, אני דנית ברביבאי, מנכ"לית פורום מסגרות החינוך לגיל הרך בישראל. יש פה כמה נקודות שאני אשמח להעלות ולהתייחס אליהן. קודם כל ההמתנה הארוכה לוועדות קבלה לעיתים מביאה למצב שהורים חוששים שלא יוותר מקום, אז במידה והם לא יתקבלו אז הם מעדיפים ללכת למעונות הפרטיים, מה שיוצר אחר כך חוסר רישום. בינתיים לא נשמע שיש חוסר רישום. לא שיש חוסר רישום אלא ההמתנה לוועדות קבלה היא לעיתים מאוד ארוכה, כך שהורים לא ממתינים ואז הם הולכים למעונות פרטיים בעל כורכם. כפי שידוע, המחירים במעונות פרטיים הם מחירים אסטרונומיים. לא שהמחירים במעונות מסובסדים הם מאוד מאוד נמוכים. עדיין גם שם יש להם את האתגר הזה. לגבי נשות צוות שמגויסות לעבודה במעונות, שהן לא מוצאות סידור לילדים שלהן בגילאי לידה עד שלוש, הן לא יכולות להשתלב בעבודה. זה מצב שיש בו ריבוי בנרשמים ומחסור בצוותים. אבל בשביל זה יש להם צרכי ארגון במעונות. צריך לאפשר לארגונים להשאיר מספר מקומות פנויים. יש להם צרכי ארגון. אי אפשר לשמור מקום לילד שעוד טרם נולד. זה יוצר מצב שיש נשות צוות שלא יכולות לעבוד, שזו בפני עצמה - - - דרך אגב, זו אותה סיטואציה וחשוב לי לומר את זה, גם על ילדים אחרים שטרם נולדו ויש שלב מסוים שאנחנו עוצרים את הרישום. זה לא אותו דבר, כי אם יש לנו מחסור בנשות צוות בתוך המעון, אז על אחת כמה וכמה צריך כן למצוא את הפתרון הזה. זה לא כמו מי שרוצה לשבץ או לשלב את הילד בתוך המעון. נשות צוות, יש לנו מחסור אקוטי. אני רוצה להבין את מה שאת אומרת. בתוך ה-10% של צרכי מעון,

תשאירו 2% גם לילדים - - - גם לילדים של נשות צוות. ככה גם אנחנו נוכל לאפשר להן לשלב את הילדים שלהן וגם לפתור את מצוקת כוח האדם שממילא היא מצוקה מאוד מאוד קשה. דבר נוסף שהיינו רוצים להעלות כאן, זה לאפשר לארגונים פרק זמן סביר לערעורים טרם סגירת הוועדה לצורך עדכון צרכי ארגונים באופן סדור. איזה ארגונים? ארגונים שמפעילים את מעונות הסמל,

נשי חירות וכדומה. מה שהיה בעצם נהוג זה שנשלחה הודעה קצת לא ברורה לארגונים בלי מספרי טלפון לבירור. ההגשה הוגבלה עד איזה צוהרי יום שישי של אותו היום בשבוע, מה שהיה רווי באירועי יום הזיכרון, יום השואה וכדומה, ולא היה זמן. סליחה, את אמנם מעלה נושא של ועדות קבלה וזה לא הנושא שלשמו התכנסנו, אבל חשוב לי לציין - - - אבל אנחנו

חשוב לי מאוד לציין, צרכי ארגון אנחנו נתנו כבר בחודש מרץ. נתנו לארגונים לציין את צרכי הארגון בחודש מרץ. מאחר ופנו אלינו וביקשו עוד זמן, נתנו עוד את כל השבוע של יום העצמאות ויום הזיכרון - - - כן, שזה שבוע שהוא רווי באירועים שאי אפשר להתארגן בו. אבל הוא לא היה במקור. נתנו אותו כאקסטרה. עשינו דבר אחד ואמרנו, בזמן הזה על מנת לכל אלה שהיה להם קשה, נתנו את הזמן הזה. זה לא היה בתכנון הזמן המקורי. זה שזה לא היה בתכנון, אני מבינה את זה. אולי כן אפשר לחשוב לשנים הבאות איך אפשר קצת להקדים טיפה את המועד ולאפשר זמן מרווח. אנחנו תכננו להקדים מאוד. לקחתי כבר את האשמה ביותר מוועדה אחת ואין לי שום בעיה עם זה. הסיפור של מערכת ועדות קבלה, זו מערכת חדשה לחלוטין. אנחנו בנינו אותה השנה מאפס. יש לנו המון שכר לימוד עליה. מי שזוכר, ולדעתי אפילו פה בוועדה, הבאתי את לוחות הזמנים. אנחנו היינו בסוף אפריל אמורים לסיים את ועדות הקבלה. זה היה הלו"ז שלנו, וב-1 במאי להתחיל עם הסבסוד. זה הלו"ז שאני הבאתי. אני מבינה שזה בעיות טכניות, לכן העליתי את זה אולי לפעמים הבאות. תקופת רישום שמתחילה בפברואר מביאה לתשובות לעיתים באמצע אוגוסט ומצמצמת את היכולת להיערך מבחינת - - - הסברתי, 65,000 מהתשובות כבר התקבלו במרץ. יותר מוקדם מזה אני לא מכירה מישהו שיכול לתת. אם אפשר להקדים לכיוון אולי ינואר. התלונות שאנחנו שומעים זה שפברואר זה נורא מוקדם בשביל רישום.

הורים באים ואומרים לנו, זה לא בסדר מאחר ואי אפשר לרשום ילדים שטרם נולדו. אם אנחנו מייצרים מצב שאנחנו עושים את הרישום עוד יותר מוקדם, הם מתלוננים גם על פברואר. אם אני אעשה את זה עוד יותר מוקדם, באמת אנחנו לא נצליח לייצר את המענה. ארגונים שמפעילים מעונות סמל לרוב מקבלים את הריכוז של התלונות האלה גם מהורים, בעצם הורים שנרשמים לשם. נקודה אחרונה, רשימות שארגונים מקבלים הן לא תמיד כוללות את הילדים שלא התקבלו וזה דבר שמקשה על ההיערכות באופן מיטבי. מה זאת אומרת? בוודאי שהם מקבלים. אני רוצה שתבינו משהו. מנהלות המעון, הן יושבות על המערכת שלנו. הם רואים את כל הילדים. הם רואים את כל הילדים שלא התקבלו, כולל הדירוג שלהם על מנת שאם מישהו - - - אמרת נכון, מנהלות המעונות. למה אני צריכה להעביר לארגונים עכשיו רשימות? כי אנחנו מאוד מתקשים להסתנכרן איתם, כי בסופו של דבר אצל מנהלת מעון יש את הרשימה המדויקת, ואצלנו כארגונים יש את כלל הילדים, אז אנחנו לא יודעים - - - אנחנו לא

אנחנו לא יודעים לומר מי הילדים שכן התקבלו ומה הילדים שלא התקבלו ואז נוצר מצב שאנחנו בחוסר סנכרון מול מנהלות המעונות. אני מצטערת, אם את רוצה, נדבר על זה אחר כך. אני לא רואה מצב שאני מעבירה רשימות ילדים לאיזשהו ארגון. אולי ננסה כן למצוא איזה פתרון. אני לא מכירה דבר כזה. זה עובדים שלכם. בסוף המנהלת היא עובדת של הארגון. הרישום, אני אמרתי את זה גם קודם בסוף אנשים נמצאים עם המנהלות באינטראקציה. ככה זה עובד בחיים היום-יומיים. כשהמשרד של ויצו או נאות מרגלית יקבלו את הנתונים, שיתמודדו מול המנהלות שלהם. אנחנו בכל אופן הכנו מסמך עם הנקודות. נעביר אותו בשמחה. תודה רבה.

תודה. כוח לעובד, כן. עמרי פז, ראש ענף לגיל הרך בכוח לעובדים. אני עובד עם מטפלות המשפחתונים המפוקחים. יש פה נציגות מאשדוד ומודיעין עילית. אני בא להעלות משהו שהוא לא דובר כאן עדיין, את העלייה בתעריף שהולכת להיות שנה הבאה. מה שהבנו, שהולך להיות סבסוד של מעונות היום, כלומר שהמדינה תממן במלואה את העלייה של ה-300 שקל שניתנה למעונות, אבל תממן חצי או לפי הדרגות במשפחתונים. יש כאן איזושהי אפליה בעינינו שעל מעונות היום הולכים לשלם באופן מלא כך שההורים לא יצטרכו להוציא מהכיס שלהם את העלייה בתעריף, בזמן שבמשפחתונים שיש עדיין משהו כמו 3,700 תקנים, נראה לי כמעט 3,600 פועלים כרגע, בעצם ההורים שם יצטרכו לשלם מכיסם את העלייה בתעריף. עלייה חשובה. כמובן שצריך שהעלייה תישאר גם במעונות וגם במשפחתונים, אבל לא נראה לנו הגיוני שבאים ואומרים, המעונות יממנו את זה בזמן שהמשפחתונים לא. לא ברור לנו מאיפה האפליה.

כל מה שדפנה דיברה כאן עם המצגות, מדברים על סבסודים שכוללים את שני הסקטורים, אולי גם יותר. אנחנו מנסים להבין למה זה קורה, וזה חייב להיפסק. האמת היא שזה לא נושא של הוועדה כאן. זה או ועדת כספים או ועדת העבודה והרווחה. דפנה, תתקני אותי, הסכומים והסבסודים מגיעים בסוף לוועדת העבודה והרווחה או לוועדת כספים, נכון?

הנושא הזה של הסבסוד, כל עוד אין שינוי בו, אני לא מכירה את זה שהוא מגיע לאיזושהי ועדה. הסיפור הזה של ה-300 שקל סבסוד, לאן זה מגיע? זה צו המחירים. הם נחתמו כבר. הוא לא מגיע לאישור ועדה בכלל?

בגלל זה אנחנו גם פה. אנחנו מנסים להעלות את זה כי זה בינתיים קורה. פה זה לא הוועדה. לקבל את תמיכתכם. זה נחתם. צו המחירים נחתם.

האישיו, פה המדינה תממן את כל העלייה וכאן לא. תממן חלק, אני לא אומר שלא. המימון הוא בתוך הצו. צריך לבדוק את זה. אולי נבדוק את זה במסגרת שאילתה. זה לא הוועדה פה. היא גם לא הכתובת שלך, עם כל הכבוד לדפנה שאני מאוד מאוד מעריך ומכבד. אנחנו פשוט ראינו הזדמנות שכן זה משהו שחשבנו שגם כאן אפשר - - - זה החלטה של האוצר שצריך לבדוק מה פתאום האוצר החליט שאת זה הוא מממן ואת זה הוא לא מממן. כן, בבקשה. ישראל קרויזר, הקו הפתוח של אגודת ישראל. טוב לראות אותך. אנחנו מתכתבים בלי לדעת.

גם גב' עו"ד רוזנקרנץ ממשרד מבקר המדינה עזרה לנו בהרבה פניות. גם לה מגיעה תודה וגם לוועדה פה. קודם כל אני באמת רוצה להודות גם לוועדה על הדיון החשוב הזה וגם לגב' דפנה מאור על כל הפעילות לשפר את המצב. באמת אני חושב שהיא משקיעה בזה הרבה, ומאז שהיא הגיעה להנהלת האגף אז המצב השתפר. אנחנו רצינו להעלות כמה נקודות. כתבתנו אותן גם בנייר עמדה ששלחנו. הנקודה הכי משמעותית מבחינתי זה הנושא שדפנה דיברה עליו כאן, וגם אדוני היושב-ראש דיבר על זה גם עכשיו וגם בדיון שהיה פה לפני שנתיים, שאז אדוני גם הגיע להשתתף והעלה את זה מאוד חזק, שהכול הפך לדיגיטלי. כיום כל האפשריות, רישום, דרגות, ועדות קבלה, אפילו ערעורים הפעם,

הכול היה דיגיטלי בלבד ורק דרך הזדהות ממשלתית. כמובן שזה נחוץ כמו שהיא הסבירה, בשביל לייעל את העבודה. קשה בכאלה כמויות לטפל בניירת. הכול לגמרי נכון, אבל מצד שני צריך לזכור שיש הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה שקובעת באופן מפורש שאסור להעביר שירותים לדיגיטל בלבד בלי לתת מענה למי שלא משתמש בדיגיטל. הנחיה 1.2500, כללים מנחים לשימוש בהסדרים דיגיטליים של היועץ המשפטי לממשלה. לדעתי מה שהם עושים זה פשוט נוגד את ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. יש הרבה אנשים שלא מסתדרים ככה. אני מכיר אנשים שנאלצו לשלם 40 שקל על הרישום, מישהו שיטפל להם ברישום,

עוד 70 שקל על ועדת קבלה ועוד 70 שקל על הדרגה, רק כי הם לא יודעים להסתדר עם זה.

אני אציין, ואדוני גם ציין את זה בדיון שהיה פה לפני שנתיים, אני יכול להקריא מהפרוטוקול שם, שגם אלה שיש להם מחשב מתקשים מאוד עם כל המערך של ההזדהות הממשלתית שהוא מאוד לא נגיש ולא נוח. אני גם לא מדבר על כל התקלות שהיה השנה. עוד לפני התקלות המערכות האלה הן פשוט מערכות לא נוחות. מערך הדיגיטל בטח ידברו על זה, אבל הרבה אנשים מתקשים להתמודד איתם. אנחנו מקבלים אלינו לקו הפתוח באגודת ישראל המון פניות, טלפונים ומיילים, אנשים שאומרים, יש לנו הזדהות ממשלתית, יש לנו את האתר, אנחנו לא מבינים איך להעלות את המסמכים, מה צריך להעלות. תסבירו לנו, תדריכו אותנו, תעזרו לנו בזה. הם פשוט לא מתמודדים עם זה.

שאני רציתי להציע, ואני חושב שהוא משהו שהוא ישים, זה מערכת טלפונית של IVR, זאת אומרת מערכת טלפונית חכמה שיש אותה היום בבנקים, בקופות חולים, במשרדי ממשלה, בביטוח לאומי נניח, מערכת מנ"ע כמו שהיושב-ראש הזכיר מקודם, שאנשים יוכלו דרכה. היושב-ראש דיבר על לקבל הודעות. זה כבר הם עשו היום שיש הודעות. עדיין יש שם חיסרון במה שהם עשו, שיהיה הודעות לטלפונים כשרים דבר ראשון, כי אי אפשר לחזור למספר ולשמוע את ההודעה. אני מקווה שזה ייפתר. אני גם פניתי לדפנה בעניין הזה. בעיה שנייה, שלא שומעים מה תוכן ההודעה. רק שומעים הודעה, "ממתינה לך הודעה חדשה". כדי לראות את ההודעה החדשה צריכים להיכנס לאזור האישי. יש הרבה משרדי ממשלה, בנקים. קופות חולים יש להם מערכות טלפוניות. אני מתקשר לבנק פועלים, אני יכול לשמוע כמה כסף יש לי בחשבון. אני יכול להעביר כסף, אני יכול להזמין פנקס צ'קים,

לבקש הלוואה, להפקיד לפיקדון. יש לנו בשבוע הבא ישיבה פה עם המערכת הדיגיטל הממשלתית, להנגיש את ה-IVR למערכת ההזדהות.

אז קודם כל אני ממש שמח לשמוע. לא ראיתי את זה בסדר-היום. אם נצליח לעשות את זה, אז דפנה תשמח מאוד כי מבחינתה מערכת הדיגיטל נותנת לה גיבוי. ברור.

זה משהו שהוא קיים היום כבר בכמה משרדי ממשלה. בתגובה שקיבלנו ממשרד הכלכלה, יש את זה בבתי הדין הרבניים. זה יכול להיות חלק ממערך הדיגיטל. רצוי שזה יהיה חלק ממערך הדיגיטל. אין סיבה שלא יהיה הזדהות ממשלתית טלפונית. אני אומר לך שאפשר להיכנס למערכת מנ"ע גם בטלפון רגיל. אתה יכול להיכנס למערכת מנ"ע ולדעת בדיוק מה יש לך,

אם זה לא ייפתר כמו שהיא אמרה קודם, בסוף אתם משאירים הרי אפשרות - - - אין היום אפשרות לידני. אין שום אפשרות לידני. גם קבלות קהל שהם עשו ברחבי הארץ ובאמת כל הכבוד להם על זה, אני לא מזלזל בכלל, הפתרון שהם נתנו מוגבל מאוד, קודם כל כי קבלות הקהל היו בימים מאוד מצומצמים. היום אין שום דרך? אין שום דרך. לא דרך מערכת ההזדהות?

רק נעדרי תעודות זהות.

זה קבוצה מאוד קטנה. בסוף אנחנו מחויבים גם לשירות לאנשים שלא - - - זה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. לא אני אומר את זה. כמובן שגם הלשכה המשפטית של המשרד מכירה את הנושא הזה. זה הגיבוי שיש לנו. כל דבר אחר צריך את הבחינה שלו. אנחנו במסגרת הדיון בשבוע הבא נעלה גם את זה. זה משהו שהוא באמת צריך פתרון בכל משרדי הממשלה. בדרגות הוא אקוטי כי זה צורך של כל אדם וזה משהו שאפשר לפתור אותו אפילו באופן פרטני, למלא נגיד עם שמיעת מידע. בעבר היה במעונות, אדם היה יכול להקיש את מספר הבקשה ולשמוע, דרגה אושרה,

זאת לא הבעיה. הבעיה שלי זה כשהוא צריך להשלים מסמכים. לתת את המידע, הייתי מוכנה למצוא הרבה פתרונות טכנולוגיים. יש לי פתרון גם להשלמת מסמכים. אפשר לעשות כתובת מייל ייעודית לפי מספר הזהות של הילד. עשינו את זה בוועדות קבלה. אני התעקשתי, בגלל כל הקשיים שאתה מעלה, לא לחייב את העלאת המסמכים דרך אתר ההזדהות הממשלתי. אני לא יכולה להגיד לך כמה מסמכים הגיעו למקומות הלא נכונים, וחלקם אנחנו עד היום לא יודעים למי לשייך אותם. אני לא יכולה להסביר לך כמה עבודה עשינו על זה.

אני מקבל. גם יש לי גוף שאני מפעיל אותו עם מערכת של פניות ואני מכיר את הדברים האלה ואת הבעיות האלה. אני לא מתעלם מהן. לנו נגיד יש כתובת מייל ייעודית לכל פונה. לצורך העניין, יעשה כתובת מייל, מעונות@ - - - זה היה קישור ייעודי לכל פנייה. אי אפשר היה להגיש מסמכים על קישור של מישהו אחר, ומה שקרה, אני אומרת לך, היו לנו הרבה מאוד בעיות.

אבל אם הורה שלח מייל לכתובת לא נכונה, זו תהיה אשמתו הבלעדית. אם עושים כתובת מייל: מעונות. מספר זהות של הילד@ - - - , מה שאתם רוצים שם, הורה ששלח עם מספר זהות נכון, ייקלט. מי ששלח מספר זהות לא נכון, הוא לא ייקלט. ואז אני מקבלת עשרות ומאות של פניות,

'אבל שלחתי את המסמכים גם דרך מבקר המדינה, גם דרך הוועדה לפניות הציבור וגם אלי'. תיראו, אנחנו שוחחנו יותר מפעם אחת.

אבל אנחנו שוחחנו על אנשים שכן שלחו מסמכים ויש להם אישורים על זה. דיברנו על זה שאנחנו מחפשים פתרונות ואנחנו מנסים לפתור את זה. אני לא חושבת שזה שנצליח לעשות את זה מחוץ לאתר ההזדהות הממשלתי, יאפשר לנו בכמויות האלה, ואל תשכח, אנחנו עובדים על עשרות אלפים. זה לא מסמך אחד ולא 20. זה עשרות אלפי מסמכים. קשה מאוד. חייבים לתת פתרון לאנשים שלא - - - לאלה שאין להם מערכת הזדהות ממשלתית והם לא קיימים שם, אנחנו נצטרך למצוא - - - אפילו אדם שכן יש לו הזדהות ממשלתית.

אין חיה כזו שיש מישהו שאין לו אתר הזדהות ממשלתית. אני לא מדברת על אלה שהם חסרי תעודות זהות. זה שיש לו בענן זה בסדר. הוא מעולם לא נכנס לשם. הוא לא יודע איך להגיע לשם. בסדר, אז בשביל זה יצאנו לשטח לפתוח להם את זה. זה בדיוק מה שעשינו. זה ברישום, ובדרגות? אלה שנרשמו, כבר יש להם כי אנחנו פתחנו להם. אוקיי, אבל אין לו גישה, הוא לא מסתדר עם זה. תנו לו לשלוח את זה במייל. אנחנו יודעים שיש גם חדרי מחשבים. אני לא יודע איך להיכנס לשם, אני אומר לך. הכנו סרטוני הסברה פשוטים וברורים איך להתחבר. עשינו את כל הדברים האלה. בסופו של יום אנחנו בעד ההורים. אנחנו לא נגדם. אין לנו שום כוונה חלילה לייצר קשיים במקום שאין. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד אדוני, ברשותך. אני נכנסתי לתפקיד לפני שנה וחודש. היינו בלחץ מטורף עם תשפ"ב, עם בקשות שלא טופלו עדיין. אחד הדברים שאנחנו ניסינו לייצר כדי לחסוך מאנשים, נתנו להם טופס אנונימי. למי שאמר, אני לא מצליח, אני לא מצליח נתנו טופס אנונימי. אני יכולה להגיד לך ששעה אחרי ששלחנו להורה טופס אנונימי, קיבלנו 1,000 בקשות על הטופס הזה. איך אתה תתחיל לבדוק מי יכול ומי לא יכול? אנחנו לא נצא מהדבר הזה. כל ועדה מקצועית, כל רעיון שיש אני מוכנה לבדוק את זה ולבדוק לעומק בנפש חפצה. מכיוון שאני כבר עברתי על תקנון הכנסת ב-37 דקות, אבל זה בסדר מכיוון שאין פה עוד ח"כים מסיעות אחרות שיכולים להתלונן שתקעתי להם את ישיבת הסיעה, לכן אני מרשה לעצמי להרגיע את כולם. בכל פתרון תמיד יש את ה-100% ויש את ה-90%. פה אני לא חושב שבגלל 10% צריך להפיל את ה-100%, אבל אני לא חושב שבגלל ה-10% הם צריכים לשלם את המחיר. צריך לחשוב על רעיון. ברגע שנוריד לכם את חסרי תעודות זהות, יכול להיות שנצטרך למצוא. נהיה יותר חכמים אחרי הישיבה שבוע הבא עם מערכת ההזדהות הממשלתית ועם רשות הדיגיטל שהם גם תומכים, כי הפתרון בסוף יצטרך להיות לכל המשרדים. זה לא פתרון רק למשרד העבודה. זה פתרון שיצטרך לבוא לכל המשרדים. אנחנו נקיים על זה דיון נפרד ולכן אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא הזה. ברור לי דבר אחד, בסוף אם בקצה יש 5%,

7% אנשים שאין להם לא מייל כשר ולא מייל לא כשר ולא זה, אין להם נגישות, צריך למצוא להם פתרון. איך בלי להשליך על כל ה-95%? אני מקבל את זה, אני לא מתווכח. ברור שזה מוריד פניות מכם, זה מוריד עבודה מכם, זה מוריד לוחות זמנים. זה כל הדברים האלה שאנחנו רוצים לעשות, אבל בסוף גם ה-5% האלה יצטרכו למצוא פתרון, כן משפטי, לא משפטי, זה לא רלוונטי, זה לא הדיון. אני לא עכשיו בבית משפט. בסוף נצטרך למצוא פתרון לאנשים האלה. אני חושב שנהיה יותר חכמים אחרי שבוע הבא עם מערכת ההזדהות הממשלתית. כן, בבקשה. שחר נוימן ממערך הדיגיטל הלאומי. קודם כל מהמקום שלנו אני רוצה להחמיא לאגף עצמו שבאמת במשך שנים כל שנה מקדם דיגיטלית את הפעילות שלהם על מנת לעמוד בעומסים. אבל אל תהרגו את ה-5% בדרך. לא אמרתי להרוג. מתוך ה-5% האלה יש 15% שקיבלו השנה עוד שירות טוב, כי אחרת אם לא היה להם את הפתרון הדיגיטלי, גם הם היו עומדים בתור ומחכים. האגף הוא פורץ דרך בכל מה שקשור ל- Ask Once להביא נתונים. הם התחילו את זה עם רשות האוכלוסין שכבר לא מצרפים יותר תעודות זהות וספחים. לא צריך את זה יותר. אפוטרופוסים שהם פרצו את הדרך וכבר לא צריך להעלות את הצווים. השנה זה התחיל עם ביטוח לאומי, וזה שנה הבאה בטח יתגבר וילכו למשרד החינוך, וזה ילך ויהיה יותר טוב והתהליך ידרוש מינימום מסמכים ואז יהיה אפשר להנגיש אותו גם במקומות כמו עמדות שירות שפזורות, ולא יצטרכו ללכת לאנשים לבקש כסף והם יוכלו לעשות את זה בעצמם בעמדות שירות שנמצאות ברחבי הארץ, בסופרפארם או במקומות כאלה. חסר מאוד עמדות שירות והן הרבה פעמים לא תקינות. עמדות שירות, טכנית, לא מהוות פתרון. יש לנו ישיבה בשבוע הבא על הנושא הזה. תכינו את עצמכם לפתרון. בסוף צריך פתרון. תחשבו על רעיון,

אם זה הקש את מספר הזהות שלך בטלפון. יש דברים כאלה. הם קיימים. תנסו לחשוב מחוץ לקופסה, כי בסוף זה יעצור גם אתכם. זה לטובת המערך הדיגיטלי. יש פתרון. הפתרון קיים. תנסו לחשוב מחוץ לקופסה על פתרון לאותם 4%, 5%, לא יודע כמה זה, אבל יש אחוז מסוים שהם בסוף יצטרכו פתרון אחר. תנסו לחשוב על איזשהו פתרון, אם זה IVR או משהו אחר איך להתמודד, כי בסוף אנחנו נגיע בכל משרד. אנחנו מגיעים לזה, דרך אגב. אתם מכירים את זה. היינו פה בדיונים אחרים, בבנקים. אנחנו מגיעים בסוף לאיזשהו מקום ואין לנו שום עניין לעצור את התהליכים האלה כי זה מיטיב עם כולם. משרד החינוך. אסף ליבוביץ' מאגף לחינוך הגיל הרך במשרד החינוך. אנחנו כאמור בצד של ההיצע והליווי והפיקוח של המעונות. לכם יש מידע איפה יש הכי הרבה בעיות? יש לנו מידע מהצוותים. יש לנו מיפוי בהתאם לחברות שונות. יש למשל את החברה הערבית ששם דווקא המעונות הפרטיים יותר זולים מהמעונות. גם בחברה החרדית. גם בחברה החרדית. כמובן אנחנו עושים עבודת מטה נרחבת להגדלת ההיצע. נגיד שהמדיניות שלנו כרגע באמת, שבינוי לא יהיה ללא צוותים. לא יהיו פילים לבנים. זה משהו לטווח ארוך, שגם אחרי שהורים יקבלו את המדרגה, יהיה להם גם מעון לרשום, ומעון איכותי. אני כן מציע שאתם תנסו גם ללחוץ על משרד החינוך לקבל מיפוי של אותם 15,000 שנשארו בחוץ, ותעשו את הניתוח שלכם. אני מוכן לקבל את זה שיש מקומות שזה רישום לצורך בדיקה כללית. קחו פשוט מיפוי ולדעתי זה ייתן לכם אינדיקציה איפה צוואר הבקבוק בעניין הזה.

אני חייב להגיד לך באמת שאני נמצא בדיונים על מעונות יום כבר הרבה מאוד שנים, גם בתפקידיי הקודמים והרבה לפני שהגעתי לכנסת. אני חייב לומר באמת שאפו, עבודה אמיתית. קידמנו המון. אנחנו לא נמצאים במקום שהיינו בו על אף התלונות ועל אף שגם לנו יש. את יודעת, את מוצפת גם מהוועדה וגם מהלשכה שלי וגם מהלשכה שלו וגם מכל המקומות האלה, אבל באמת אנחנו לא נמצאים איפה שהיינו שנה שעברה ולא איפה שהיינו לפני שנתיים. אנחנו רחוקים מאוד משם. אנחנו במצב הרבה יותר טוב. תלחצו על משרד החינוך לבנות עוד קצת ואז אנחנו נהיה בפחות ועדות קבלה שלא התקבלו. זאת עבודת צוות. יש לנו באגף צוות מעולה שבאמת מקדיש את עצמו לטובת העניין. זה לא עבודה של בן אדם אחד. אני חייב לומר לך שאני מאמין גדול בזה. לא הייתי יכול לעשות שום דבר כאן בוועדה בלי הצוות של הוועדה. לא יכולתי לעשות שום דבר בלשכה בלי הצוות של הלשכה, ואין לי ספק שגם אצלכם זה הכול עבודה של כולם ובאמת שאפו. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:44.